ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט מתכנסת היום, ה-24.7, בזמן פגרת הבחירות, על מנת לדון בנושא תעריף ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנת הלימודים תשפ"ג. הכנסת לא פעילה בימים אלה, לכן זה רק מדגיש את חשיבות הנושא שאנחנו מתכנסים בו היום. ניתן אישור חריג לדיון הזה בגלל חשיבותו, בגלל חשיבות

בשאיפה שגם נקבל החלטות בנושא תעריף הביטוח של תאונות אישיות. אנחנו בוועדת החינוך מתכנסים כל שנה הייתה לי הזכות להיות פה גם בשנה שעברה בדיון על נושא תשלומי ההורים. זה דיון לא קל, כי אנחנו שואפים לחינוך שהוא נגיש לכולם, שהוא כמה שיותר חינם, שנותן שוויון הזדמנויות לכל אדם ללא קשר לרקע שממנו הוא בא. דיון תשלומי הורים מנקז אליו את כלל הרצונות והשאיפות האלה. אנחנו בוועדה,

כבר ערכנו דיון וקיבלנו החלטה לפני מספר חודשים להעלות את תשלומי הביטוח מ-49 ל-57 שקלים. המדינה בדיון הזה היא הרגולטור, כאשר את הביטוח עורכות מ-2016 הרשויות המקומיות. עכשיו מבקש מאיתנו המשרד לעדכן עלייה נוספת, כשאנחנו נשמע מיד מהמנכ"לית מדוע. הדיון הזה הוא דיון מהותי, הוא חלק מדיון רחב יותר שיגיע לוועדת החינוך בשבועות הקרובים בנושא תשלומי ההורים. אמרנו בשנה שעברה למשרד החינוך שאנחנו מצפים לקראת השנה להכין מתווה רב שנתי להורדה בתשלומי הרשות, לא בתשלום הזה, וזאת ציפייתנו גם לקראת הדיון הבא. הסוגיה היום היא סוגיה אחת, ממוקדת בנושא תשלום החובה על ביטוח. כמה מילים על ביטוח. מי מכם שהיה איש חינוך, מי מכם שהיה מנהל בית ספר - זכיתי לעשות את שני הדברים האלה יודע עד כמה ביטוח הוא דבר משמעותי לתלמידים, בדגש על התלמידים מהמקומות המוחלשים. לחלק גדול מאוכלוסיית ישראל יש ביטוחים פרטיים. כאשר אתה תובע את הביטוח הפרטי אתה מקבל מענה שהוא בדרך כלל גם יותר גבוה וגם יותר מהיר. יש אוכלוסיות בישראל שאין להן ביטוח והביטוח שאנחנו נדון בו היום הוא הביטוח היחיד ששומר ומגן על הילדים שלהן, לכן החשיבות שהכיסוי הביטוחי הזה יהיה אמין, רציני, מקצועי, ייתן מענה מקסימאלי. מנכ"לית משרד החינוך, בבקשה. התכנסנו כאן כדי לאשר את מחיר הביטוח לתאונות אישיות, זאת למרות שהייתה התכנסות כזאת לפני כשישה שבועות שהתוצאה שלה הייתה שלא נבחר זוכה למכרז. אם לא נקבל היום החלטה ולא נצא באופן מיידי למכרז נוסף, המשמעות היא שב-1 בספטמבר ילדי ישראל לא יהיו מבוטחים, כשילדים לא מבוטחים ימנעו את פתיחת שנת הלימודים. על מה אנחנו באים לדבר היום? בשל הכשל של המכרז הקודם אנחנו מבקשים, זאת לאחר חשיבה ולאחר היוועצות, לאשר מחיר פרמיה של 69 שקלים. כתוצאה מהצורך להעלות את מחרי הפרמיה, וחשוב לי מאוד להדגיש את זה, סך כל תשלומי ההורים לא יעלו. השרה ד"ר יפעת שאשא ביטון כבר הודיעה בסוף השבוע שהיא פועלת יחד עם שר האוצר אביגדור ליברמן שכלל תשלומי ההורים לא יעלו, כשההסבר לכך יינתן בישיבה שתדון בתשלומי ההורים. מכיוון שהיום הדחיפות והחשיבות היא בשל העובדה שאנחנו נמצאים בנקודת זמן אפס של לפני פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מבקשים את האישור לתשלום הפרמיה לביטוח תאונות אישיות. עד שנת 2016 הביטוח לתלמידים התבצע על ידי הרשויות המקומיות. ועדת החינוך אישרה בשנת 2015 פרמיה של 75 שקלים כתוצאה ממצב אי שוויוני שנוצר בין הרשויות המקומיות. החוק תוקן כדי ליצור קולקטיב מוזיל. הוא גם הצליח במשך שש השנים האחרונות, אבל במכרז האחרון התוצאה הייתה ללא זוכה, לכן אנחנו נמצאים פה בעיתוי הקריטי הזה של פתיחת שנת הלימודים. הרגישות לנטל התשלומים על ההורים היא בראש מעייני כולנו, ללא יוצא מן הכלל, ולכן נטל התשלומים על ההורים לא יעלה כתוצאה מזה. שרת החינוך ושר האוצר פועלים יחד כדי שהנטל על ההורים לא יעלה כתוצאה מעליית הפרמיה. האם מדברים פה כמו בשנים קודמות על אישור לשלוש שנים,

תשפ"ג ועוד שנתיים נוספות? צריך לאשר גם את דמי המילוט המרביים שהמבטח יכול לגבות מהסוכנים, בדרך כלל 3%. שלטון מקומי, בבקשה. אנחנו נמצאים תחת מסגרת חוקית שמחייבת את השלטון המקומי להבטיח שעם פתיחת שנת הלימודים כל תלמיד במדינת ישראל יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות. עצם זה שהחוק שונה והפך להיות למכרז שמפורסם עם מחיר פרמיה מקסימאלי, הוא תוצאה של שנים שבהן העלות הביטוחית, הפרמיה שהושתה על ההורים השתנתה בין רשות אחת לאחרת והיו רשויות שבהן הפרמיות יכלו להגיע גם ל-200 שקלים - זה קרה בעיקר ברשויות יותר חלשות, יותר קטנות שבהן הכוח והיכולת לייצר ביטוח במחיר סביר היה מוגבל הרבה יותר. לפני שיצאנו לדרך בחקיקת החוק, הוועדה כאן אישרה מחיר של 75 שקלים. כאשר השתנה החוק והגענו לעולם שבו אנחנו נמצאים כעת, השאיפה של כולנו הייתה שנייצר איזו שהיא מסגרת מחירים נמוכה הרבה יותר מבעבר שתושת על ההורים. הדבר הזה צלח במשך מספר שנים. אפשר בהחלט לברך על כך שבמשך שש שנים המחירים היו נמוכים באופן דרמטי ממה שהכרנו לפני תיקון החוק. כעת אנחנו נמצאים בפני אירוע לא פשוט שמחייב אותנו לבצע איזה שהוא עדכון של מחיר הפרמיה. הסיטואציה אם לא נאשר את השינוי במחיר הפרמיה, תוביל לתוצאה הרת אסון שבה האחריות שמוטלת על השלטון המקומי לא תוכל להתבצע בפועל ולא נוכל לפתוח את שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. השינוי היחיד שאנחנו מבקשים כאן היום הוא עדכון הפרמיה, אנחנו לא נוגעים בדמי המילוט, אנחנו לא משנים אותם, כפי שהם נקבעו כך הם ייוותרו. פרק הזמן שנותר לנו כדי להבטיח שהביטוח הזה יצא לדרך הוא כמעט אפסי, כי אנחנו חייבים לפתוח את שנת הלימודים. ב-31 באוגוסט הביטוח הקיים יפקע. ההליך המכרזי דורש את הזמן שלו, אנחנו חייבים לצאת למכרז. אי קבלת החלטה היום, או אי אישור הדברים היום, יותיר אותנו בפני מסגרת זמנים בלתי אפשרית, מה גם שכבר היום היא נראית כמו מרוץ אחרי הזמן. אנחנו ממש מפצירים בכם לקיים את הדיון הזה כדיון ענייני ולאפשר לנו לצאת לדרך כדי להבטיח פתיחה תקינה של שנת הלימודים עבור כל תלמידי ישראל. ההחלטה להגיע לכאן התקבלה לאחר היוועצות ושיתוף ההורים, מתוך הבנה שבשום פנים ואופן אף אחד מהצדדים שיושבים כאן לא רוצה להפחית את סכום הכיסוי עבור המשפחות החלשות האלו שבמקרה אסון הן אלו שנפגעות יותר. אנחנו נמצאים כאן מתוך הבנה שזאת הדרך הנכונה להתקדם בתהליך. חבר הכנסת שיין, בבקשה. אסור שוועדת החינוך של הכנסת תהפוך לבמה שכל פעם מגיעים לקראת שנת הלימודים ומאיימים - זו לא התנהלות, זה מינהל לא תקין. כל האמירות האלו שאם לא תשבו יקרה משהו, זה כשל ניהולי גדול של הרשויות המקומיות ושל משרד החינוך. לא משנה אם זה כשל מכרזי או כשל אחר,

לבוא אלינו כל פעם לקראת שנת הלימודים ולאיים ששנת הלימודים לא תיפתח - מנטליות שאי אפשר לסבול אותה. הגעתם לדיון כאן כרגע בלי לעשות שיעורי בית, וגם התוצאות שנתתם לנו הן לא תוצאות מספקות. התקבלו החלטות בוועדת החינוך אחרי

את תשלומי ההורים העלינו בשמונה שקלים למרות הסתייגויות שהיו פה. כרגע מבקשים להעלות ב-12 שקלים. צריך להיות פה אחראים,

זה לא עניין של ציוצים כי ציוצים זה טוב לפופוליזם בתוך הדבר הזה,

אני כמובן איש פוליטי, אני לא יושב פה כחסיד אומות עולם ומשוחרר מפוליטיקה. אתמול ניהלתי שיחות ארוכות עם שר האוצר שמבין את הדבר הזה, מבין את הצרכים, קשוב לכל הדברים האלה. אנחנו לא יכולים לחשוב על שנת לימודים שלא נפתחת, גברתי המנכ"לית, זאת לא אופציה בישראל. אין דבר כזה ששנת לימודים לא נפתחת. כל הרעיון הזה שכל פעם מישהו מהרשויות אומר ששנת הלימודים לא תיפתח זה דבר שצריך להוציא מהלקסיקון. הנחת העבודה שצריכה להיות זה שהיא תיפתח ויימצאו המשאבים, רק צריך לדעת איך. חברת הכנסת מואטי, בבקשה.

ממש מתנגדת להעלאת תשלומי הורים, בטח ובטח ב-20% שזה חסר פרופורציות. תלמידים שיש להם, יש להם גם ביטוח אישי, יש להם ביטוח פרטי. אנחנו מדברים על אלה שעבורם הביטוח הזה הוא קריטי. אני חושבת שהסיפור כאן הוא לא כמה, למה, או מי אשם בהעלאה הזאת, הסיפור כאן הוא חלוקה לא הגיונית ולא צודקת. המטרה של ההתכנסות הזאת היא לחשוב איך האוצר והחינוך סופגים את הסכום הזה ולא ההורים. תקשיבו, אין בזה שום היגיון. ככל שאני שוברת את הראש, ושברתי את הראש כל הלילה, יש כאן הזנחה של סקטורים שלמים ומי שישלם את המחיר זה המוחלשים ביותר בחברה. אנחנו לא עושים עכשיו טובה להורים בגלל שיושב פה הנציג שלהם.

אני חשה את עצמי לחלוטין נציגה של ההורים כי יש לי שתי בנות במערכת החינוך. אם מדינת ישראל לא מאפשרת מעטפת למוחלשים ביותר, כולנו יכולים להתקפל וללכת. תשלומי ההורים הם לא הדיון היום. אנחנו עוסקים היום בתשלום החובה, בנדבך האחד שמתבקש כאן - העלייה מ-57 ל-69 שקלים. בסוף אתה מוציא ממשק בית עוד כסף. שרת החינוך כבר אמרה והתחייבה בסוף השבוע שהיא פועלת יחד עם שר האוצר שסך כל תשלומי ההורים לא יעלו בעקבות העלאה הזאת. העלאה הזאת תרד מסעיפים אחרים שיפורטו בדיון על תשלומי ההורים. אנחנו כאן רק כדי לאפשר את יציאת המכרז לביטוח. אפשר לראות את זה מראש לפני שאנחנו מצביעים? יהיה דיון על תשלומי הורים. היום הדיון הוא על סעיף הביטוח בשל דחיפות הזמנים. חבר הכנסת טל, בבקשה. כשבוחנים בעיה חברתית כדאי להסתכל על המגמה, לא על איזה תצלום רגעי. שמענו כבר שהאתגר של צמצום תשלומי הורים הוא אתגר שאנחנו מתמודדים איתו במשך שנים בהצלחה.

שרת חינוך ששמה לנגד עיניה את העניין של צמצום פערים חברתיים ועשתה לא מעט כדי לעשות את זה. כשבאה המנכ"לית של המשרד ואומרת שלא תהיה עלייה בתשלומי הורים ואז חברת ועדה טוענת שכן, אני חושב שזה לא מקובל. אני רוצה לחזק את ידיה של שרת החינוך שעשתה מאמץ כדי שהתקציב הכללי יספוג את העלייה הזאת. הביטוח הזה הוא הצעד הכי חברתי שנוכל לעשות, כי הוא מבטיח לאוכלוסיות מוחלשות שילדיהן יוצאים לבית ספר וחוזרים ממנו שאם חס וחלילה יקרה משהו הן יהיו מכוסות. אני תומך בהצעה הזאת, אני שמח מאוד ששר האוצר ושרת החינוך הגיעו להבנות כדי לא לעשות את זה על חשבון ההורים אלא על חשבון התקציב הנוכחי. כל הכבוד על התושייה, בוודאי שאנחנו תומכים. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו לא יכולים להתעסק בפוליטיקה. אם אנחנו לא נאשר את זה היום, ואני לא מזלזל בשקל אחד של תוספת להורים, אנחנו פשוט לא נוכל להתחיל את שנת הלימודים. כשאנחנו מדברים על ביטוח, אנחנו צריכים לזכור שזה לא רק לבית הספר, מדובר גם על השעות אחר הצוהריים, על החינוך הבלתי פורמאלי, ואני אומר את זה כאחד שהדגל של הספורט והפעילות אחר הצוהריים מאוד מאוד חשובים לו. צריך לזכור שהילדים האלה אחר הצוהריים צריכים להגיע גם לחוגים, גם לתנועות הנוער. במידה ולא נגיע לתאריך הזה עם ביטוח לא נוכל גם את זה לעשות. כמו שאמרתי ליושב ראש הנהגת ועד ההורים, צריך לדעת לפעמים על מה להילחם. אני שמח שהתוספת הזאת תרד מתשלומי ההורים ושזאת לא תוספת נוספת על ההורים. אנחנו נילחם על כל הנושא של תשלומי ההורים, וגם עשינו את זה בוועדה כשהוספנו עוד 60 מיליון שקל כדי שמנהלים יוכלו להגדיל את העזרה ב-1,500 שקלים למשפחות שצריכות את הכסף הזה. אני רוצה לברך את משרד האוצר ואת משרד החינוך שמבינים שגם שקל אחד תוספת הוא משמעותי. אנחנו ניאבק בוועדה על כל שקל נוסף בתשלומי ההורים, אבל היום צריך לאשר את הנושא הה של הביטוח. חבר הכנסת פרוש, בבקשה. כשמדברים על דמי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, האם הכוונה היא לכלל תלמידי ישראל? כן, כלל תלמידי ישראל. 3 עד 18, 2.5 מיליון תלמידים נכון לשנה הזאת. לכל הזרמים ולכל סוגי הפיקוח. חבר הכנסת בגין, בבקשה. גם את מי שמתנגד או את מי שאומר שהוא מתנגד צריך לשאול, במידה וההחלטה לא עוברת היום, מה החלופה המוצעת. אני חושב שאישור ההחלטה זו מידת האחריות המזערית שצריך לקיים כל חבר כנסת, קל וחומר חבר כנסת מן הקואליציה. אינני חבר הוועדה, אני רק ממלא מקום, לכן למזלי אני לא קורא את כל הציוצים בקבוצה שכנראה, כפי שהבנתי מחבריי, צויצו אמש או בימים קודמים. הקואליציה מהבחינה הזאת חיה וקיימת. השרים בקואליציה עדיין נהנים מיכולת העשייה בתפקידם ויכול להיות שגם יתמידו בכך עוד שנים רבות על פי תוצאות הבחירות. אני חושב שזה מחייב את כולנו להביע הסתייגויות כאלו ואחרות, זה חלק מן העניין, אבל ההצבעה של חברי הקואליציה כפי שאני מצפה צריכה להיות מאוד ברורה בעד. חבר הכנסת כסיף, בבקשה. אני רוצה להתחיל מהשורה התחתונה. השורה התחתונה היא שמלכתחילה תשלומי ההורים הם דבר פסול, בין אם מדובר על תשלומי חובה ובין אם מדובר על תשלומי רשות. עוד רשות כזאת ואבדנו. בוועדת החינוך כבר לפני כמה וכמה כנסות, כשחבר הכנסת מרגי היה יושב-ראש הוועדה, הייתה הסכמה רחבה מכל סיעות הבית על כך שתשלומי הורים זה דבר פסול וצריך להתחיל מתווה לביטולם המוחלט, מתווה הדרגתי על פני כמה שנים. הבעיה שלא הגענו לזה. למה לא הגענו לזה? כי כל פעם מוכרים לוקשים להורים ולנו חברי הכנסת. מדברים גבוהה גבוהה על זה שיבטלו, אבל בינתיים רק מוסיפים. העלאה של הביטוח היא יריקה בפרצוף של ההורים, אם לא יותר גרוע מזה, בעיקר כשאנחנו מדברים על תקופה שבה יוקר המחייה משתולל. דווקא בתקופה שבה יש שחיקה במשכורות והעלאה של המחירים רוצים להעלות את מחיר הביטוח? כמה חוצפה יכולה להיות? כמה זלזול יכול להיות באזרחים? אומרים לאנשים, בעיקר לאוכלוסיות המוחלשות "תשלמו יותר" ואחרי זה "אנחנו עושים לכם טובה"? הגברת שטאובר אמרה שיהיה קיזוז בתשלומי הורים אחרים, מה שאומר שיעלו עכשיו את תשלומי הביטוח אבל אחרי זה יורידו את זה מתשלומים אחרים. אנחנו וההורים שבענו מהבטחות. הזכרתי לא בכדי את הדיונים שהיו בוועדת החינוך בראשותו של חבר הכנסת מרגי, כי גם אז הובטחו הבטחות שלא קוימו. מי תוקע ליד ההורים שעכשיו ההבטחות יקוימו, בעיקר כשעוד מעט יש בחירות ואנחנו לא יודעים מי יהיה שר החינוך הבא? אני לא אומר שחלילה יש כוונה לשקר, אני אומר שהנסיבות מוכיחות שהבטחות לא מולאו יותר פעמים מאשר כן. נניח שימולאו ההבטחות וייקחו את אותו סכום שעלה בביטוח מאחד מתשלומי הרשות כמו תל"ן. זו

זה עוד לפני כל מיני עמותות הורים שנועדו לקדם את הילדים היותר חזקים. הורים משלמים אלפי שקלים. יש איזו מחשבה, חבר הכנסת דוידסון, שזה רק עניין מוסרי,

יש פה גם עניין כלכלי מובהק, כי ברגע שאתה מנסה לחסום עוני בצד אחד הוא חוזר לך דרך הרווחה ודרך פשע. למה תמיד לרמוס את אלה שגם ככה המדינה רומסת אותם מכל כיוון? לפחות בחינוך נהיה שוויוניים. מנסים לייצר איזו שהיא קומבינה כדי שהתשלומים לא יעלו, אבל למה לא נותנים יותר זמן כדי להוריד את תשלומי ההורים, כדי לבטל אותם? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חינוך חינם? איפה שוויון ההזדמנויות? נראה לי שבזה שווה להשקיע מאשר לנסות לחשוב מה אנחנו מעבירים ממקום למקום. מירום שיף, יו"ר הנהגת ההורים הארצית, בבקשה. תשלומי הורים לא ירדו ב-10 השנים האחרונות שלכולם יהיה ברור הנושא הזה, שאף אחד לא ימציא המצאות. אם רוצים לממן סעיף אחר, יתכבדו המכובדים ויממנו את סעיף הביטוח. הדיון היום הוא לכאורה על ביטוח. חלקכם יגידו שזה רק 20 ש"ח לשנה או רק תוספת של 12 ש"ח מלפני חודש, ששקל לחודש פשוט לא מעניין. מי לא יכול לשלם שקל? כולנו יכולים לשלם את זה. הדיון היום הוא על תשלומי ההורים, הדיון היום הוא על החברה שלנו, הדיון הוא על אם חינוך ילדנו כולל טיול, הדיון היום הוא על אם חינוך ילדנו כולל תרבות. אני נמצא בוועדה הזאת כבר שנה שלישית בתור יו"ר הנהגת הורים, שומע את חברי הכנסת. לפני שנה שמעתי אתכם, חברי הכנסת שיושבים פה היום, את אותה ועדה שאמרה, "לא נאשר את תשלומי ההורים במתכונתם הנוכחית". שמעתי גם את שרת החינוך, שאני מאוד מכבד, שמבטיחה לטפל בתשלומי ההורים, אבל האמת, והאמת כואבת, לא נעשה כלום, שום דבר. לא היה דיון אחד אמיתי שבאו אלינו כהנהגת הורים ואמרו, "זה סכום הכסף שאנחנו יכולים לממן בתשלומי הורים". שאף אחד לא יספר לי סיפורים שמקצצים, כי לא מקצצים כלום. אולי זה טוב לסיפורים פה. לא למדנו כלום מהקורונה, לא למדנו מה חשוב באמת לילדים שלנו, לא למדנו שצריך לטפל בצד הרגשי שלהם. צריך לתת מענה שווה לכל הילדים במדינה.

אדוני ראש הממשלה, גם לגברת כהן מחדרה שרוצה לחיות נורמאלי מגיע חינוך שוויוני. כולנו חווים עליות מחירים בכל תחום של חיינו וזה לא רק אצלנו בישראל, אבל למה שהחינוך של הילדים שלנו לא יהיה שוויוני? האם לא צריך לתת הזדמנות שווה? האם הטיול לא צריך להיות שווה בקרית מלאכי ובהוד השרון? האם לא הגיע הזמן שתקיימו הבטחות שאתם חוזרים עליהן שנה אחרי שנה ולעולם לא מקיימים אותן? אל תבקשו מאיתנו שנאמין שתחזירו לנו את ה-20 שקל, אנחנו שבעים מההבטחות שלכם. האם לא הגיע הזמן שמי שבמעמד הביניים יוכל לפחות בחינוך להתחנך באופן שווה? לי יש ביטוח פרטי, אבל מה עושה מי שאין לו? לילדים שלנו מגיע ביטוח ראוי, בטח למי שנפגע וצריך עזרה. תאמינו לי, הביטוח הזה לא מספיק למי שמתבסס רק עליו, צריך יותר, אבל מי שצריך לשלם את זה זו מדינת ישראל, לא אנחנו ההורים. אני פונה למש"מ ואומר, אל תדאגו, אם המכרז הזה ייכשל אתם תחזרו לפה וחברי הכנסת יגידו שזה דחוף ויאשרו לכם עוד העלאה, אין לכם מה להיות בלחץ בנושא הזה. אם אנחנו רוצים מדינה שוויונית שמאפשרת לכל ילד להצליח, הגיע הזמן שהמס הבלתי סביר הזה יבוטל. תתחילו בכך שתגידו לממשלת ישראל: אתם תשלמו את ה-48.8 מיליון במקום ההורים. במדינה מתוקנת משלמים מיסים לפי גובה ההכנסה, דואגים לחינוך שווה לכולם. הגיע זמן שתשלומי ההורים יבוטלו והמדינה היא זאת שתשלם אותם במקום ההורים. תתחילו בביטוח. שרת החינוך, אני מקווה שתעמדי בהבטחתך ומחיר מעונות היום לא יעלה ב-120 שקל לחודש להורים לילדים מגיל אפס עד שלוש, 1,200 שקל בשנה. אני יודע שיש משמעת קואליציונית, אבל פעם אחת תחזירו לנו,

את האמון שאפשר לפחות בחינוך לייצר שוויון. זה לא לחם, זה לא חלב, זה עתיד המדינה. אל תבחרו בפתרון הקל, כי אנחנו לא בנק, אנחנו לא נותנים הלוואות ואין לנו כסף. תדרשו מהממשלה שאתם שותפים לה לממן את הביטוח ואת הטיולים, זה חלק מהחינוך של הילדים שלנו. תוכיחו שיש סיכוי לילדים של כולנו, גם לאלה שבכפר הבדואי, גם לאלה שבפריפריה, גם למי שאין לו, כי ככה בונים חברה טובה יותר, ככה בונים עתיד. הכל תלוי בכם עכשיו. עורכת הדין נעם וילדר מהמועצה לשלום הילד, בבקשה. אדוני מכיר את העמדה שלנו ושל חברי כנסת שהיו בדיונים האחרים, אבל אני אגיד אותה שוב ושוב גם בדיון הכללי שיהיה באוגוסט. אנחנו כאן כדי להגיד שאנחנו נגד תשלומי ההורים, אנחנו נגד התופעה הזאת. אנחנו חושבים שצריך לבטל לחלוטין את תשלומי ההורים, כי הם סותרים את עיקרון השוויון, את הזכות הבסיסית לחינוך, את רוח חוק לימוד חובה, והם מביאים להגדלת פערים בחינוך. עד לביטול תשלומי ההורים באופן מוחלט צריך לצמצם אותם כל שנה, לא להגדיל אותם, בטח לא להגדיל את רכיב הביטוח של התאונות האישיות ב-40%. ההצהרה של שרת החינוך שזה יקוזז מתשלומי ההורים האחרים לא מרגיעה, כמו שנאמר, ולא מספקת. אנחנו מודעים לכוח של שרת החינוך להזיז הרים בתחומים מסוימים, אנחנו לא לוקחים לה את זה, אבל אנחנו עוד לא ראינו שחור על גבי לבן דברים שנעשו בעניין תשלומי ההורים. אנחנו כרגע רק רואים שמגדילים את הסכום. הסיבה לעליית מחירי הפוליסה היא עליית מחירים כללית, ככה גם נאמר בדיון האחרון. דווקא זאת צריכה להיותה הסיבה להתערבות של המדינה, כי יש יותר ילדים שחיים בעוני היום, כי הפערים החברתיים רק מתרחבים. דווקא בגלל עליית המחירים, שזאת הטענה שצריכה להיות וכולם צריכים להגיד אותה, חייבים לבלום את זה ולא לאפשר את זה. אנחנו כאן מחכים, כמו שנאמר, לדיון כללי על ביטול תשלומי ההורים שלא יהיה באוגוסט, שלא יהיה כל פעם לפני תחילת הלימודים. חייבים להזיז את ההר הזה קדימה. תודה. אני מבקש מהחברה למשק וכלכלה שמבצעים את המכרז בפועל, להציג את התהליך. פרסמנו את המכרז הקודם ב-30 במאי, יום אחרי החלטת ועדת החינוך הקודמת על 57 שקלים. כמו שכולכם הבנתם, המכרז נסגר ב-5.7, כחודש ושבוע לאחר מכן ללא קביעת זוכה. כרגע אנחנו חייבים לפרסם מכרז הכי מהר שאפשר - בתקווה כבר מחר - על מנת ש-258 הרשויות המקומיות במדינת ישראל יוכלו להתקשר עם זוכה במכרז ולקיים את החובה החוקית שלהן. הדיון הזה הוא דיון בקונטקסט של העלאת דמי הביטוח על מנת לפתוח את שנת הלימודים. פתיחת שנת הלימודים במדינת ישראל זה לא סתם אירוע, זה אירוע מכונן. ידידיי חברי הכנסת אומרים, "תשביתו את הלימודים", וכל אחד עם החרב הזאת על חשבון הילדים. כל הרעיון הזה של לא לפתוח את בתי הספר הוא בעיני רעיון בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו בשנה שעברה ישבנו בוועדה הזאת וקיבלנו החלטות היסטוריות, לא פחות ולא יותר, על כך שלמרות הקורונה אנחנו פותחים את שנת הלימודים. זוכר חברי חבר הכנסת טור פז שאני הייתי אחד מאלה שהוביל את הדבר. אנשים חשבו שאולי כדאי לפתוח אחרי החגים, אבל אנחנו ראינו את כל הצרות ואת כל הבעיות שנופלות על ילדי ישראל כאשר בתי הספר סגורים. הנחת העבודה שלנו כאן חייבת להיות כזאת שבתי הספר ייפתחו. תשלומי ההורים, שזה נושא רחב מאוד שעסקנו בו, לא עלו שש שנים. כל מי שיושב כאן, כולל מפלגת העבודה שעכשיו פתאום מתנגדת לתשלומי הורים, הצביעה בעד העלאה שהייתה. העלייה בביטוח באה כתוצאה מכשל ניהולי, כתוצאה מכך שהמכרזים לא עלו

אופיר אמר לנו שאנחנו חייבים תוך חודש לקבל מכרז שכן יעבוד. את זה לא אמרתי. כמו שאמר כאן ידידי חבר הכנסת בני בגין, כבר מזמן צריך היה להחליט על הדבר הזה. אנחנו לא יכולים בדקה ה-90 להחליט על הדבר הזה. היו לי אתמול שיחות עם שר האוצר שמבין את גודל השעה, שמבין את גודל האתגר, ואנחנו נעשה כל מאמץ שהדברים האלה יהיו. אני לא יודע כרגע לגבי המתווה,

אבל יעשו כל מאמץ בתיאום עם שרת החינוך על מנת שלא תהיה העלאה בתשלומי הורים. צריך קודם כל שנבטיח את שלומם וביטחונם של הילדים בתוך המסגרת הזאת על ידי הביטוח. הסכום של 69 שקלים הוא סכום שאין לו שום דבר להתבסס

אישור הסכום הזה בוועדה ייתן לנו לצאת לדרך, נקווה שזה יצליח. כל מה שמסביב הוא מסביב, כרגע זה העיקר.

לאי יכולת לפתוח את שנת הלימודים היא לא אמירה פופוליסטית, היא לא מגיעה מהמקום הזה. החובה החוקית שחלה על הרשויות המקומיות להבטיח שכל תלמיד במדינת ישראל יהיה מבוטח עם פתיחת השנה,

אני אצביע היום בעד וגם מצפה שחברי הכנסת יצביעו בעד, כי אין לנו ברירה. יש לכם.

אני דורש שיהיה פה דיון כמה שיותר מהר בנושא תשלומי הורים. אסור לחכות לרגע האחרון שאז יגידו לנו שאין ברירה, כי בפעם הבאה אנחנו לא נרים יד. בואו נעשה את הדיון הזה יסודי,

ניכנס לפרטים, כדי שלא נגיע לרגע האחרון ואז יגידו,

חייבים להרים יד". צריכים לדון בנושא הזה פעם אחת ולתמיד, לעשות כמה דיונים. בסוף ישלמו כסף, אבל לפחות שזה יהיה כמה שפחות. אני עובד המון עם אוכלוסייה חלשה. אני גר בנתניה. אני שומע, אני יודע ואני מרגיש שבאמת להרבה מאוד קשה. אתמול בלילה עשינו דיון לגבי בית ספר בנתניה, לגבי ילדים שנכנסו לאיזו שהיא מגמה שעכשיו ההורים צריכים להוסיף 1,500 שקל אחרת המגמה תיסגר. מדובר בילדים שהגיעו לכיתה י"א ולמדו במגמה שעכשיו תיסגר. קשה לי עם זה. אנחנו נעשה ככל יכולתנו - כמובן שבשיתוף פעולה איתכם - כדי להוריד כמה שיותר את הנושא הזה של תשלומי הורים. אין דבר כזה אוכלוסייה חלשה, יש אוכלוסייה מוחלשת שהמדינה החלישה אותה. ההיפך מעוני זה לא עושר, ההיפך מעוני זה צדק. אני מצביעה נגד עד שאני לא רואה את מה שציינה מנכ"לית משרד החינוך, את זה שההורים לא משלמים שקל יותר השנה. אני חולק על ידידי סימון שאומר שאין ברירה.

והברירה היא שהמדינה תשלם. דרך אגב, זה גם לא דבר שהוא מופרך. בסעיף 7(א) בחוק חינוך חובה חינם נאמר, ואני מצטט: "המדינה אחראית למתן חינוך חובה לפי חוק זה". זה כתוב בחוק שחור על גבי לבן. כל תשלום הורים, כולל מה שאנחנו מדברים בו היום, סותר את החוק הזה במעל ומעבר למה שנאמר עד כה. בתור יליד מדינה שיש בה פערים חברתיים עצומים ומערכת חינוך פרטית שנותנת דברים שרוב האוכלוסייה רק יכולה לחלום עליהם, אני חייב לציין שמדינת ישראל עושה הרבה מאוד כדי לצמצם פערים, והמגמות הן נכונות. אנחנו שומעים שפוליסת הביטוח הולכת ומתרחבת. בואו נתחיל את הדיון על תשלומי הורים עכשיו, כדי שנגיע לאיזו שהיא בשורה חדשה לקראת ראשון בספטמבר. עורך דין סרוסי, סגן יושב ראש הנהלת ההורים הארצית. תנועות הנוער וחוגי הספורט חייבים ביטוח. ביטוח נוסף?

הם לא צריכים ביטוח נוסף. הם צריכים לבטח פעילות. ברגעים האחרונים אנחנו מקבלים הודעות רבות מכלל ההנהגות במדינת ישראל שבהן הן מביעות אכזבה מהנתונים ומהמילים שנאמרו כאן. לאחר הדברים של מירום שיף, יו"ר הנהגת ההורים הארצית, ראוי להסביר את הפוליסה שאנחנו משלמים פה, פוליסה מדהימה וטובה. העלאה של 40% תיתן היתר להעלאת מחירים של כלל החוגים, הטיולים, הצגות, תל"ן ועוד. במצב של 100% נכות לצמיתות של תלמיד, הורה התלמיד יקבל 395,000 שקלים בנוסף לאובדן היכולת להגיע למוסדות החינוך למעלה מ-55 ימים רצופים בהוראת רופא מומחה. בנכות נמוכה מ-5%, על פי הרופא המבטח שבודק ומחליט, לא יינתן פיצוי, רק בנכות גבוהה עם ערכים נזיקיים גבוהים יקבל התלמיד פיצוי. לגבי מה נעשה ב-1.9 אם לא יהיה לנו ביטוח. על הוועדה והממשלה לדאוג כי ביטוח תלמידים יועבר לחברת הביטוח הממשלתית ענבל, כדי לא לרדוף כל כמה שנים אחר חברות ביטוח פרטיות וכדי להימנע מגבייה על ידי הרשויות המקומיות עם אמצעי אכיפה על משפחות קשות יום. לא ברור איך בסכומים האלה לא נמצאה חברת ביטוח עד למועד זה. אחרי תקופת קורונה ארוכה דעתנו כי המחיר סביר ואין שום טעם בהעלאה. על הוועדה הבוקר הזה להשית את התוספת מ-49 שקלים ל-69 שקלים על משרד החינוך והמדינה, לא על הורי ישראל שקורסים תחת תשלומי ההורים הגבוהים. אני הייתי בישיבה לפני מספר שנים עם המועצה לשלום הילד בוועדת החינוך הקודמת ודיברו בה חלק מהחברים על כך שזה לא יהיה יותר, אבל הנה אנחנו כאן שומעים את אותן מילים בדיוק רק בניסוח אחר. אם בעוד שבועיים זה לא, יבואו בעוד שבועיים עוד פעם ואז מה אנחנו נגיד? זאת פעם אחרונה שאנחנו נאשר, לא נפתח את שנת הלימודים. כבר תקופה ארוכה שיושבת ראש נעמ"ת חגית פאר זועקת את העניין הזה של מעונות היום. אם אנחנו כבר פה ויש לנו את הקשב של האוצר, אני קוראת לשר האוצר להפוך כל אבן כדי ששנת הלימודים תיפתח ב-1 בספטמבר. לא הגיוני שהכל בסופו של דבר נופל על ראשת נעמ"ת וראשת הארגונים שאמורות לדאוג לנשים שתצאנה לעבוד. רבותיי, אני יכול לצייר לכם את הסצנריו שיקרה בוועדה הזאת בעוד חודש. בעוד חודש כולכם תתכנסו פה, תספרו לנו שבעוד 70 יום יש בחירות ואתם לא יכולים לתת הטבה לאזרחים כי היועצת המשפטית לממשלה לא מרשה לכם מבחינה חוקית. ואתם יודעים מה? אתם תהיו צודקים. הסיפור הוא לא 20 שקל, הסיפור הוא איך מדינת ישראל מממנת חינוך לילדים שלנו. אולי שבוע קודם יבוא המש"מ, ואני לא מאשים אותו, ויגיד שאותן חברות מסחריות לא עמדו בתנאי המכרז וצריך עוד 10 שקל. ואז מה תגידו? שחייבים לפתוח את שנת הלימודים ואין מי שיממן חוץ מהבנק שקוראים לו ההורים. תסתכלו על עצמכם במראה אחד אחד ותזכרו שאמרתי שאתם לא תורידו בתשלומי ההורים שקל. העלייה שאנחנו מבקשים היום להביא לדיון היא העלייה בפרמיה כתוצאה מהכשל של המכרז הקודם. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון ושר האוצר פועלים כדי שסך כל תשלומי ההורים לא יעלו ותימצא הדרך לכך. לא נותר לי להוסיף על חשיבות ההחלטה היום כדי שילדי ישראל יזכו לכיסוי ביטוחי, מה שיאפשר לפקידים לעמוד בהוראת החוק שנחקק בבית הזה. לגבי נושא התשלום. אני חושבת שהגענו לרוויה בתשלומים שמושתים על ההורים. החשבון לא יכול להיעשות בדרך של פה זה רק עוד 20 שקל,

כי במצטבר אנחנו מגיעים למצב שחינוך חינם הוא סיסמא יפה ותו לא ומשפחות לא יכולות לעמוד

התשלום של מספר שקלים על מנת שכאשר חס וחלילה יגיע היום ותצטרך לתבוע את הביטוח, הוא אינטרס ראשון במעלה שלנו כחברי ועדת חינוך בהגיענו לאוכלוסיות מוחלשות. הדיון הזה הוא לא דיון קל. בדיון הזה יש גם ענייניות רבה וגם פוליטיקה בתקופת בחירות. התחייבה כאן מנכ"לית משרד החינוך באוזננו, ואני קיבלתי אתמול בערב גם את התחייבותה של מנכ"לית משרד ראש הממשלה, שההורים לא ישלמו בשנת הלימודים תשפ"ג יותר כיוון שכל העלאה שתאושר כאן תרד בתשלומי הרשות. אני מקבל את עמדתם ופנייתם של חברי הכנסת ופניתי ליו"ר הוועדה הקבועה שרן השכל שתקיים דיון על תשלומי ההורים בהקדם כדי שנוכל לקיים אותו בנחת וכראוי. אם נצטרך שראש הממשלה בעצמו יתערב בעניין הזה, זה מה שיקרה. לאור הדברים שנאמרו אחרי ששמענו מספר פעמים את כל חברי הכנסת, אני מעלה כאן להצבעה את העלאה של תשלום החובה לשנה אחת פלוס שנתיים נוספות. לפני ההצבעה נקיים התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 11:06 ונתחדשה בשעה 11:16.) לאור הכשל במכרז והצורך הדחוף להגן על ילדי ישראל בכיסוי ביטוחי, אנו מקבלים את בקשת שרת החינוך להעלות את דמי הביטוח ל-69 ₪. מוסכם על כל הגורמים, לרבות שר האוצר, שרת החינוך וראש הממשלה, כי עקב עלות הכיסוי הביטוחי לא תהיה עלייה בתשלומי ההורים בשנת הלימודים תשפ"ג. האישור כאן הוא לשנה פלוס שנתיים נוספות. מי בעד הדברים כמו שהצגתי, מי נגד?

ההחלטה התקבלה. הישיבה נסגרה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:17.